אנחנו מתחילים את הדיון הראשון לשבוע, סקירת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת.

לפני שאנחנו נצלול לדיון,

האמת, אני רוצה להעלות את הנושא של הסחיטה באיומים. אתמול היה תורם של רע"מ. האמת, זו לא תורה. הם בעצם אלה

אנשים הגיעו לסיכומים והמשיכו. אתה משווה את הנאמנות של החרדים לנאמנות של מנסור.

בסדר.

אותו דבר קרה גם עכשיו. יש חלק מההסכמים הקואליציוניים שצריך לקיים אותם.

ביישובים היהודים שיש לך הריסות בתים אתה אומר,

אני לא רוצה להזכיר לך את חאן אל אחמר אבל אני רוצה להגיד לך שגם הציבור החרדי הוא חלק מהחברה הישראלית ולכן אנחנו עושים צעדים כדי לשלב אותם בתוך החברה ובתוך שוק התעסוקה. לא לשיטתכם. אל תעשו צעדים שתשלבו

הייתה כתבה ענקית של גד ליאור. אני רוצה להבהיר שהאמירה הזו ככל ונאמרה,

אף אחד לא אישר את האמירה הזו. נאמר שזה על דעת הכתב בלבד,

צריך לזכור שהתכנון הסטטוטורי של תוואי הרכבת מדימונה בואכה

הגורמים שאיתם שוחחתי במשרד האוצר,

אמרו שהם לא מכירים את הדבר. לפני שאנחנו עוברים אליך, ד"ר ברקת, אני רוצה להגיד כמה מילים. בעצם הסקירה הזו היא המשך של אותו תהליך שאנחנו עושים כאן

ומצד שני כמובן לאפשר את התחרות ההוגנת של אותם הגופים שאתה אחראי עליהם

זה בכללי. עוד דבר אחד שאני אשמח אם תוכל להתייחס

אנחנו כולנו שמענו על מקרה של המסעדה בכביש 90 שירו עליה לפני שבועיים אם אני לא טועה, ובדיוק כך יצא שהפוליסה שלה בחברת הביטחון כלל אם אני לא טועה,

תודה רבה, הבמה שלך. זהו, אנחנו סיימנו.

כבוד היושב-ראש, אני קודם

היום כבר הגופים המוסדיים שמהווים את האחוז המכריע, מעל 90% מהפעילות בשוק. הגופים המוסדיים הם רוב הכסף בשוק ההון, אז צריך להביא את זה בחשבון

היום מבחינת המלאי הקיים, מבחינת סך הכול הכסף המנוהל כ-30% ממנו נמצא בחו"ל, אבל כל שקל חדש שמגויס, כ-50% ממנו הולך כבר לחו"ל מבחינת הזדמנויות ההשקעה. בעתיד,

חלק מהבעיות האלה, אנחנו מקבלים מענה. אנחנו רוצים לבוא עם עוד נושאים. אנחנו רוצים לבוא ולהפנות כספים לעולמות כמו

למשל, משקיעים בתשתית של הרכבת התחתית שם יותר מפה,

במה ההשקעות שם שלכם הולכים יותר? עזוב את הביורוקרטיה כרגע ואת כל הרגולציה

מערכות מידע ודיווח חשבונאיות, אקטואריה ויותר להיות בשטח, לעשות ביקורת על ההשקעות. זה גם הפקת לקחים מוועדת כבל,

במובן החלטות,

אבל במובנים תפקודיים ותקציב וכן הלאה, יש לנו בעיה שאני תיכף אדבר עליה. החל מיוני 2017 רשות שוק ההון היא גם מפקחת על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. רק כדי לסבר

שיפור מצב המבוטחים והחוסכים, יש פה הרבה רפורמות שהבאנו ונביא לטובת הציבור,

פה אנחנו הולכים לפי סטנדרטים בין-לאומיים לניהול

המצב הזה הגיע למצב שבו בשנתיים הראשונות להקמתו זה היה גוף שנתפר בתוך כל הרשות ולא יחידה נפרדת. הצליחו לעשות 10% מהרישויים.

זה

קשור אלי אישית, זה לא קשור לאף אחד אישית.

הרשות הזאת צריכה להיות ברמת תקציב שאני מעריך כ-220 מיליון, 170 לגמל

משהו כמו בין ארבעה לחמישה אנשים בכירים גם מתוך הפעילות של הביטוח. זה חייב להיות חסר איפשהו.

אבל השאלה אם אתה יודע לפגוע ולהגיד, אני עושה טבלה, פה פגעתי, מסתכל מה יכול להיות, מה לא יכול

גם כמו שיש חוק בנק ישראל, אין שום סיבה שלא יהיה חוק רשות שוק ההון כדי לעגן את הדברים האלה. אני אומר לחבר'ה שלי תמיד ואני אומר גם פה, אולי אמרתי את זה פעם.

אנחנו רוצים לבוא ולהביא את זה רמה נוספת, ברמה זאת שהפנסיה שלנו, היום אנחנו כבר הכנו תוכנית שבמקום לחכות שלושה ימים לקבל עדכון מה מצב הפנסיה,

היום מה שקיים בקרנות הנבחרות של המכרזים הקודמים זה בין 1.5% ל-2.5%. מי שייהנה מהורדת התקרה זה קודם כל צעירים ובעלי הכנסות נמוכות שאין להם הרבה מאוד צבירה

אנחנו משווים מול המתחרים וברגע שיש תחרות, אז כל אחד מנסה להשיג את התשואה הגבוהה ביותר ומקווים שמי שיש לו תשואה הגבוהה ביותר, אז ימשוך אליו

אנחנו מנסים שתהיה אובייקטיביות של סוכנים, שלא יקרה מצב שאמנם יש במקום אחר תשואה גבוהה יותר אבל הסוכן ממטרות שלו משכנע את

ולכן תורת המימון אומרת שנכסים כאלה בעצם תורמים יותר תשואה בלי להשפיע הרבה יותר על הסיכון,

בגלל האפשרות הלא סחירה יכולים להגיע לתיקים יעילים יותר מקרנות הנאמנות, והנה אנחנו רואים פה תשואה עודפת. גם טווחי החיסכון הם לטווח

אתה אומר שעל הקרנות הישנות ימשיך ה-2.5% לכולם וה-1% יהיה לכל מי שיבוא לקרנות החדשות.

מי שיהנה מהתקרה הזאת של ה-1% זה מי שיגיע

כי אני זוכרת שישבתי ב-2016 בוועדה של כחלון שהקים על העלאת גיל הפרישה, ואני זוכרת שבסופו של דבר זה לא קודם, אז איפה זה נמצא עכשיו? הנושא הזה הוא בידיים של האוצר והכנסת.

את חוסכת יתרה. עד לרגע הפרישה מה שאת רואה זה כמה צברת חיסכון. זה החיסכון שלך לפנסיה.

בגלל שהם לא מקבלים את הטבת המס,

מקפידים על זה שהמעסיק יפריש להם לפנסיה,

מכיוון שזה חותך להם בנטו.

אז הם לא מקפידים והמעסיקים

מקפידים, ואנחנו יודעים שגם עצמאים, מעט מאוד מפרישים

נכון,

אז אנחנו אומרים, תן לו את ההטבה למרות שהוא לא משלם מס.

אותו אחד שנניח כן חסך לפנסיה, בעל הכנסה נמוכה, לא קיבל את הטבת המס,

אתם

באיזושהי רמה אנחנו רוצים בעצם להגיד, אנחנו נותנים לכם איזשהו בנק הטבות. לא לעשות את זה בצורה

יש לנו את הבקרות למנוע ניצול של העניין הזה אבל בהחלט לבוא ולשפר לאותם חבר'ה את האפשרות שתהיה להם רציפות מבחינת

הוצאות ישירות. יש ועדת בחינה מקצועית שפרסמה דוח לציבור,

תפרסם גם דוח סופי. היא עשתה מחקר. את המקר הזה אפשר לבדוק. יש כל מיני סוגיות עם המחקר. אני שם את זה בצד. מה שחשוב זה ההמלצות של הוועדה. יש פה המלצות מאוד משמעותיות, המלצות שבוחנות את הדברים. בעבר קבעו איזושהי תקרה של 0.25 על ההוצאות הישירות. זה פה בוועדת כספים. זו הייתה תקרה שבעצם אפשרה להמשיך ולגבות הוצאות ישירות. היינו יכולים לבוא לכנסת לוועדת הכספים ולהגיד, לא נאריך את הוראת שעה או שנאריך אותה כהוראת קבע ל-0.15% או 0.35%. אני לא חשבתי שצריך ללכת בדרך הזאת. אני שמח שוועדת הכספים קיבלה את הגישה. מיניתי ועדה מקצועית. הוועדה הזאת בעצם דנה בכל הנושאים. בסופו של דבר אנחנו מתכוונים לאמץ את המלצות הוועדה כרשות. אחר כך יבוא שר האוצר, זה תקנות שלו, הוא יחליט מה מזה הוא מאמץ,

אנחנו חושבים שנעשתה פה דרך מאוד אמיצה ומקצועית כדי להגיע בעצם לתוצאה שהיא תהיה טובה למקסום התשואה נטו. תזכרו שוב, זה לא עניין שבסופו של דבר אנחנו נגד מנהלים כאלה או אחרים. אנחנו בעד התשואה נטו של האזרח ואם אנחנו רואים שיש דרך להשיג תשואה נטו יותר גבוהה, זו הדרך שצריך לבחור בה כי אז החוסך, יש לו יותר כסף לפנסיה. אנחנו צריכים לשמור על העיקרון הזה. הוועדה מציעה כמה דברים בנושא הזה. עדיין זה לא הדוח הסופי אז אני לא רוצה לדון בו פה, אבל בסוף אנחנו נגיע לוועדת כספים. כנראה שנצטרך עוד קצת זמן כדי להביא את חקיקת הקבע, אז אנחנו נבוא לכאן ונבקש אורכת זמן מסוימת. אני מקווה מאוד שעד סוף השנה אנחנו נבוא, נשים פה הצעת חקיקה שתבוא ותתקן את הדבר הזה קדימה. נושא של רפורמת הביטוח. אני רוצה רגע להגיד מבחינת התפיסות, שתבינו איך אנחנו פועלים. הוועדה הזאת הייתה ועדה, למשל בנושא של ההוצאות הישירות, שלא היה אף גורם שהיה קשור לא לגופים המוסדיים ולא לגופים אחרים שמנהלים השקעות. זו הייתה ועדה שבאה לשרת את הציבור. גם ברפורמה בביטוחי הבריאות, הרפורמה הזאת, פגשנו את צמרת עולם הבריאות בישראל, מהאקדמיה, מנכ"לים של משרד הבריאות לשעבר, רופאים, מנהלי בתי חולים וכך הלאה, וייצרנו רפורמה. עכשיו אנחנו נגיש את הרפורמה הזאת. אנחנו בעוד זמן קצר נעביר את זה בוועדה המייעצת שלנו ונגיש טיוטה ונציג אותה בפני השוק. השוק יאמר את הדברים שלו, ולשוק יש בנושא של רפורמה של ביטוחי הבריאות, יש להם מה להגיד. נושא של הוצאות ישירות קצת פחות מכיוון שההוצאות הישירות לא מגיעות לכיס של המוסדיים. זה בין החוסך לבין אותו גוף ששמו אצלו את ההשקעות. אנחנו קודם כל רוצים לבוא ולייצג את האינטרס הציבורי ואחר כך יבואו החברות ויציגו את מה שיש להם להגיד. אנחנו חושבים שזו הדרך הנכונה. בצורה הזאת קודם כל אנחנו מגיעים מגישה נקייה, ואחר כך בהחלט צריך לכבד את החברות ואת העמדות שלהם. בסופו של דבר נגיע למקום, ופה אני מגיע לנקודה הזאת של מה שקראת, אותם אלה שמסרבים להם ביטוח. אנחנו לא רוצים להגיע לנקודות של משבר. בביטוח הסיעודי הגענו לנקודה של משבר. מה הייתה נקודת המשבר? חברות הביטוח אמרו,

או שתעלה לנו את הפרמיות ב-100%-50% או שאנחנו יוצאים מהתחום.

אפילו 20% אני לא מוכן להעלות את המחיר, נגיע לפתרונות אחרים. הגענו לפתרונות ואנחנו מקווים מאוד שאנחנו נצליח. זה בדרך. הרובד השני דרך קופות החולים. תזכרו מה קרה בצעד הזה.

אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לגלגל מוצר טוב יותר, זול יותר דרך קופות החולים, אבל בינתיים מי שרוצה ביטוח סיעודי פרטי, אין לו. יש לו רק ביטוח בסיסי שלא עונה עדיין על כל הצרכים, של קופות החולים, לכן יש את הרובד הנוסף, והמבטחים הפרטיים אמרו, אנחנו יוצאים מהתחום. לא בכל מקום יש לנו את קופות החולים שאנחנו יכולים לייצר פתרון. לא בכל מקום יש את הפתרון החליפי. גם בביטוח הבריאות הרגיל יש לך רק את הבסיסי בקופת חולים וגם את זה יש לך רק בבסיסי. אז אנחנו הולכים לייצר ביטוח בריאות בסיסי, אחיד וזול כמו לחם אחיד, שיהיה נגיש.

כן, הכול, שיהיה נגיש במחירים. מעבר לזה כל מי שירצה ויש לו צרכים נוספים, יוכל להרחיב אבל קודם כל תהיה פוליסה אחידה, ניתנת להשוואה אצל כולם. אנחנו נגביר את התחרות בתחום, אבל אנחנו עשינו מהפכה שתבוא לידי ביטוי ברפורמה הזאת. אבל הכסף הגדול זה בתוספת, זה לא בבסיס. תמיד אתה נותן את הבסיס. כשאתה בא לקנות רכב,

הרכב 100,000 שקל. אתה רוצה להוסיף, אתה מגיע בסוף ל-140,000 שקל. הבסיס, אתה נותן לכולם אותו דבר, אתה צודק, אבל מעבר לכך אתה רוצה לניתוחים, כבר שם הכול פתוח. אני חושב שצריך לקחת ולעשות גם את הניתוחים וגם את כל מה שצריך מסביב, להכניס את זה לתוך הבסיס ולהגיד, זה חבילה אחת שלמה. הבעיה היא הרבה יותר מורכבת. אתה עכשיו רוצה לרכוש ביטוח בריאות פרטי, אתה מנסה להשות בין מה שנותן לך הביטוח הפרטי לבין מה שנותן לך קופת חולים, אתה הולך לאיבוד.

עזוב אותה כצרכן. גם אנשי מקצוע הולכים לאיבוד. השאלה אם כאן יש איזושהי פעולה. אני אומר, תעשה סל א', סל ב'. אז קודם כל הכלי מסביר ביטוח שאנחנו נותנים יאפשר השוואה גם עם קופות החולים, אז קודם כל מהבחינה הזאת זו בשורה מאוד משמעותית. זה גם השוואה של הרובד שיש לך בקופות החולים. לגבי הרובד הבסיסי,

הרובד הבסיסי יהיה בר השוואה, כולם יוכלו להשוות. עוד כמה אלמנטים של תוספות, הם יהיו גם כן ברות השוואה,

אם מישהו רוצה דבר נוסף, אני לא יכול למנוע מאדם שרוצה בעצם לכלכל את מעשיו ודרך ביטוח להגיע לתוצאה טובה יותר כלכלית, במקום שהוא ישלם מכיסו הפרטי, הוא יעשה את זה דרך ביטוח. אני לא יוכל להגיד לו לא, אני מונע את הדבר זה ממך. זו המשמעות של הביטוח. הוא בסופו של דבר מונע מצבים שבהם אתה יכול לשלם יותר. הביטוח הבסיסי הזה, אנחנו חושבים שהוא מתאים לרוב האזרחים. הוא ביטוח בסיסי בעלות יחסית נמוכה, עונה בעיקר על קטסטרופות, משלים את הביטוח שקיים לך. אנחנו הולכים לעשות צעד מאוד דרמטי בנושא של ביטולי כפל ביטוח, גם בנושא הזה של ביטוח בריאות. זו עוד צרה גדולה.

שם תהיה מהפכה גם בנושא הזה. אני צריכה ללכת, יש לי רק שאלה אחת. דיברתי איתך לפני שנתיים לגבי הסיפור של ביטוח רכב, של איך זה יכול להיות שכל ביטוחי הרכב הם בדיוק אותו דבר בכל החברות ומי שיש לו יותר משתי הערות ביטוחיות, לא עושים לו ביטוח בשום מקום, ואיך זה לא גובל בהגבלים העסקיים ואיך לא שיניתם את זה. עברו שנתיים. עברו שנתיים ושינינו.

פרסמנו את הפוליסה התקנית. בפוליסה התקנית בעצם, וכולם חייבים להתיישר על זה, מי שיש לו בעצם תביעה קטנה, לא סופרים לו את התביעה הזאת. מה זה תביעה קטנה? אני לא זוכר עכשיו אם קבענו 5,000 - - - אני מדברת על זה שמי שיש לו בשנתיים שתי אירועי ביטוח, לא יכול לעשות ביטוח מקיף בשום חברה. הרי זה לא הגיוני גם מבחינת הגבלים עסקיים. אבל זה נבע מזה שנספרות יותר משתי תביעות. אם עכשיו יש לך תביעה שהיא בסדר גודל של 7,000-5,000 שקל, אני לא זוכר אם בסוף גמרנו על 5,000 או 7,000, אבל ברגע שיש לך תביעה מתחת לסכום הזה, לא סופרים לך אותה בכלל כתביעה. אז הם יעלו את זה. הם לא יכולים. אתה לא יכול שתהיה בכלל הגבלה. אנחנו פה חורגים מהזמן. אני מבין שגם נושא הביטוח וגם נושא הפנסיה ויש פה עוד מלא נושאים, הם כנראה צריכים דיון נפרד ואנחנו נקיים את הדיונים האלה בהמשך. אני מבקש שתמשיך בסקירה. בסדר, אבל רק לומר דבר אחד לקרן. את העלית את הנושא הזה ואנחנו נראה לך שאנחנו תיקנו את הנושא הזה. אנחנו נבוא ונראה לך איך עשינו שינויים בתוך הפוליסה התקנית, שמשפרים את המצב הזה בצורה מאוד דרמטית. אני מבינה, משפרים. אני מדברת, מתקנים. יש משפרים ויש מתקנים. אצלי מתקנים זה השפה. תיקנו בצורה משמעותית. אוקיי, אפשר להתקדם. בנושא אשראי חוץ בנקאי, פינטק ושירותי תשלום.

אנחנו מקדמים את התחרות בשוק האשראי עם מהפכה של ארנקים דיגיטליים, שירותי תשלום. נמצאים אצלנו ברישוי גם גורמים ישראלים שחלקם פועלים בחו"ל ובאים עכשיו לפעול בארץ. חלקם פועלים בארץ עם טכנולוגיות פנטסטיות. הם מקבלים קדימות מאוד משמעותית. אנחנו נותנים קדימות לגופי פינטק וכל גוף שמחולל תחרות. אנחנו גרמנו לכך שמתוך 2,700 בקשות רישיון,

בשנתיים הראשונות טופלו 10%. היום אנחנו כבר טיפלנו בעוד 90%. הגענו לכמעט כיסוי המלאי הזה. עדיין מי שצריך לקבל דחיות, אז שם יש הליכים משפטיים, אבל רישויים אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נותנים רישוי לכל מי שמגיע בצורה די מהירה. בא אלינו גוף חדש ישראלי של עובדים בחו"ל, אמרתי להם, תוך שלושה חודשים אתם מקבלים רישיון, וזה לא רישיון פשוט,

כולל שירותי תשלום, כולל דברים אחרים. גופים בין-לאומיים פועלים אצלנו. יש פה שתי בשורות מאוד משמעותיות תחת הרגולציה שלנו: אחד, אפשר להגיע ל- open finance במהירות ובמינימום רגולציה וזה נושא שאנחנו נבוא ונציג לכם בתחום של ה-API, ובתחום של שירותי תשלום אנחנו מאפשרים טכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות לחברות כמו פייפל,

לתת פה שירותים בארץ ולהתחרות גם עם חברות מקומיות, ארנקים דיגיטליים, עוזרים גם לעובדים זרים שפועלים פה בישראל, חברת נימה למשל שנתנו לה ארנק דיגיטלי ושירותי תשלום, עוזרים לעובדים זרים. אנחנו הולכים להרחיב את השירותים האלה כדי שלאזרחים ואנשים שחיים פה תהיה אלטרנטיבה ותהיה תחרות גם על השירותים המתקדמים.

כן, בהחלט. דיברת, כבוד היושב-ראש על הנושא של איך אנחנו מביאים גם כסף למדינה, אז קודם כל אנחנו דואגים לחוסך אבל בהחלט זה יכול להיות מצב שבו גם החוסך מרוויח וגם המדינה מרוויחה, ואנחנו נבוא לכאן עם האוצר לעשות רפורמות ולהגדיל את ההשקעות גם לתחומים נוספים. השקף האחרון, זה כן משבר, לא משבר. בסופו של דבר תקופת הקורונה תפסה אותנו וכמו הרבה מאוד ממשרדי הממשלה, אנחנו נתנו התאמות רגולטוריות. נעשו דברים בשוק הביטוח שלא כולם מודעים לנושא של הקפאות ביטוח והשבתות ביטוח והקפאות של העלאת דמי ניהול ונושאים אחרים שבאו לקראת המבוטחים. היום אחרי הקורונה בעולם הביטוח לא מעלים עכשיו מחירים ב-10%, 20% וכך הלאה. נשארנו עם אותם מחירים. אנחנו דואגים לכך שהצרכן יקבל במחירים סבירים את המוצרים שלו ואנחנו גם דאגנו שהגופים המפוקחים יעבדו בצורה מלאה ויתנו שירות מותאם בתקופת הקורונה, אז לשמחתנו דברים שחווינו בכל המשק, הדיגיטל והטכנולוגיות עזרו לנו וזו הסיבה שאנחנו חייבים להמשיך ולתמוך בטכנולוגיות חדשניות שבסופו של דבר יעלו וישפרו את השירות לחוסכים ולמבוטחים. שאלה רק לגבי השמירה האוטומטית של הזכויות, מה שמופיע בסעיף 2. יש הגבלה? עכשיו חברות שאנשים לא הפקידו ולא עשו, יש הגבלה? מגיעים מכתבים. אני ראיתי מכתבים שהגיעו,

אם בשישה חודשים או השלושה חודשים - - - . אנחנו אפשרנו למעשה שמירת דמי הניהול עד לרמה של 12 חודשים, ובסיטואציות מסוימות אפילו נתנו 18 חודשים, אבל לאחר שהקורונה תמה אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהשתמש - - - הקורונה תמה, יספר לך היושב-ראש שיש עדיין בעלי תפקידים או בעלי עסקים שעדיין לא תם עבורם. בכלל הקורונה עוד לא תמה.

זאת השאלה, כי עכשיו 12 חודש נגמר. השאלה אם יש ועדות, יש למי לפנות? אם אנחנו יוצאים מכאן עם תשובה לתושבים או עם איזה סיי שאומר,

הוקם אתר שאפשר להזין, לשאול שאלות, לדעת מה הזכויות שלכם. בסוף לא אנחנו כאן אלא האזרחים שהשורה הזאת היא משמעותית עבורם. קודם כל אפשר לפנות לרשות שוק ההון. תיארתי פה את מספר פניות הציבור שאנחנו מטפלים. יש לנו מוקדים. הנושא של פניות הציבור מאוד פתוח אצלנו. תקבלו מענה בזמן מאוד מהיר, אז יש קודם כל עם מי לדבר. לגבי החרגות מסוימות שנשארו בקורונה, צריך להבין, הייתה אווירה מסוימת, היו אירועים מסוימים. זה לא יכול להיות ה- steady stateכי אי אפשר לבקש מעולם עסקי לעבוד כל הזמן, גם אם הלכו לקראתנו ואמרו בסדר, אנחנו מקבלים, תזכרו שאת כל זה עשינו לא בחקיקה. עירבנו ממש בחוזים. יכלו לבוא המפוקחים ולהגיד, חבר'ה, אתם רוצים? תעשו את זה בחקיקה. עשינו את הדבר הזה, הטלנו את המשקל שלנו כפיקוח. הגופים המפוקחים קיבלו את זה. אני חושב שכולם נהנו מזה. החוסכים ראו שיש על מי לסמוך. השאלה שלי נורא פשוטה. מי שפוטר בקורונה ולא מוצא עבודה, ויש שכבות מסוימות שזה גם מובנה כי אין להם את האופציה, הוא מאבד את הזכויות שלו עכשיו לפי מה שאתה אומר, כי נגמר 12 או 18 חודש?

החוק באופן כללי מאפשר שישה חודשים לשמור על הזכויות. הארכנו את זה ל-12 חודשים. הארכנו בסיטואציות מסוימות גם יותר. אנחנו לא יכולים להשתמש בזה בלי חקיקה. אם אנחנו רוצים לבוא ולשנות את זה, צריך לבוא ולעשות חקיקה. קודם כל שווה להוציא את המידע הזה כי אנשים לא יודעים. השאלה אם אתם מקבלים פניות כאלה למוקד שלכם, בקשות להארכה? האם אתם מודעים למצוקה שקיימת? אין לנו משהו גורף מהסוג הזה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מודעים לכך שנעשו הקלות מסוימות. הם קוראים את הפרסומים שלנו, הם נמצאים בקשר עם הגופים. אני לא חושב שמישהו מצפה שללא חקיקה זה יימשך לעולם ועד. יש כל מיני סקטורים בתעשייה, אנחנו מכירים כולנו את הסקטורים האלה שנמצאים כרגע באיזשהו מצב של הקפאה בעקבות כל מיני מגבלות שקיימות בעיקר על כניסת הזרים לכאן. בעיקר זה ענף התיירות. צריך אולי באמת לחשוב מה אפשר לעשות שם בנושא הזה בעיקר לגבי העובדים שם. אם אני יכול להמשיך את היושב-ראש במשפט אחד, כל הנושא של נגישות המידע לתושבים בתוך הג'ונגל של המידע המטורף הזה, אני אומר את זה לך ואני אמרתי את זה לכל הממונים שישבו כאן. זה דבר שחייבים לעשות גם אם האדם הוא לא אדם דיגיטלי. אתה צודק. צריך למצוא אי אחרת הם טובעים בים של מידע ומאבדים לדעתי הרבה מן הזכויות שלהם. דווקא אנחנו עשינו התאמה לגיל השלישי יחד עם המשרד לשוויון חברתי. אנחנו עשינו התאמות של הוראות שלנו. אנחנו ממשיכים לעבוד על זה. יש לנו ממש איך נותנים שירות לבני הגיל השלישי, הוראות מיוחדות. מי שלא יכול לגשת לאמצעים דיגיטליים, אנחנו נותנים לו אלטרנטיבות טובות ומתחשבים בעניין הזה, אבל עדיין צריך להבין שרוב האוכלוסייה, הדיגיטל משפר לה את איכות החיים בצורה אדירה ואנחנו רוצים לעשות את זה. כרגולטור אנחנו מנסים לעשות כמה שאפשר לטובת המבוטחים והחוסכים אבל יש גבול גם לסמכויות שלנו ודברים מסוימים חייבים להיעשות בחקיקה. צריך להבין את זה.

אני חוזר לשאלה ששאלתי לגבי מסעדת כביש 90 כדוגמה פרטית לאירוע שהוא הרבה יותר כללי. או ארומה 200 מטר אחרי או תחנת הדלק 50 מטר אחרי. יש סיבה מדוע יש החרגות בביטוח. גם כאשר נופל טיל או כאשר היו פרעות וכך האלה, זה לא חברות הביטוח מכסות, זה המדינה מכסה, כי אחרת חברות הביטוח יפשטו רגל. אנחנו לא רוצים שחברות הביטוח יפשטו רגל. יש אירועים מסוימים, אירועים ביטחוניים וכך הלאה, אירועים שבעצם הם מוחרגים מתוך הפוליסות. כאשר עסק כזה מגיע, מההיכרות שלי עם עולם הביטוח, יש החרגות מסוימות שאפשר להחיל ועדיין לספק לו ביטוח. אולי חברת ביטוח אחת אמרה ואולי חברת ביטוח אחרת, יש לה מדיניות חיתום אחרת. לא, כולן סירבו. אז השאלה בדיוק למה מסרבים והאם יש היגיון בזה או אין היגיון בזה. בסופו של דבר צריך להבין, אלה גופים עסקיים. גופים עסקיים, אם הם לא יכולים לעשות עסקים שהם יהיו כלכליים, אז בעצם זו זכותם. באיזו רמה אנחנו כופים עליהם? זו כבר שאלה של החוק ומה הסמכויות שיש לנו כמחוקק או כרגולטור לבוא ולכפות את הדבר הזה. למשל, יש את הפול של חברות הביטוח ויש הרבה מאוד תושבים בצפון הארץ, אזורי קריית שמונה וכך הלאה,

קשה לנו להגיע לסניף בנצרת, אז אמרנו, יכול להיות שאנחנו יכולים להכריח בעצם את הפול להגיד, בוא תפתח עוד סניף קרוב יותר לאזור המגורים של אלה, אז זה דבר שאנחנו יכולים לעשות במידת הסבירות, אבל לבוא ולכפות על מישהו שלא רוצה לקבל עסק מסיבות כלכליות, לבוא ולכפות עליו עסק, זה דבר שאני לא יכול לעשות אלא המחוקק צריך לעשות. אני יכול לומר לך שאנחנו התערבנו.

היה אדם בן 87 שרצה לנהוג על רכב ואמרו לו, אתה לא יכול לקבל, והוא תבע ואנחנו היינו לצידו בתביעה כי אמרנו, בסופו של דבר 87 זה אפליית גיל. זו עמדה מאוד אגרסיבית מהצד שלנו לטובת המבוטחים, אבל אמרנו דבר כזה, תעשו לו בחינת נהיגה. אם הוא נכשל בבחינת נהיגה, אם יש פרמטרים אובייקטיבים, אז הכול בסדר, אבל לא בגלל גילו בלבד תקבעו. אני רוצה שנתמקד באירוע הזה. אפשר לתת פה הרבה מאוד דוגמאות. אתה דיברת על כל מיני תופעות רחבות שקורות כאן במדינה ויכולות להשפיע הרבה. הסיפור הזה של פרוטקשן זה לצערי הרב תופעה שהולכת ומתרחבת, ולא יכול להיות שעסק שנקלע למצוקה כזו, אז נכון שהוא צריך לקבל את המענה מהמדינה גם בנושא של האכיפה וגם בנושא של ההגנה, אבל גם לא יכול להיות מצב שבו גופים שהם מפוקחים על ידי המדינה, מפנים לו עורף, לכן אני מבקש מכם כרשות שמפקחת על זה, לראות מה אפשר לעשות. מה הם התנאים שבהם בכל זאת אפשר לבטח את העסקים האלה כדי לתת להם לפחות את הביטחון הפיננסי והעסקי במידה וקורה לו משהו. קודם כל, כמו שהיה בשיטפונות בנהריה ובאנו עם חברות הביטוח ונתנו פתרונות, ובמקרים נקודתיים אחרים סביר להניח שפתרונות נקודתיים אפשר למצוא, אבל הבעיה היא בעיית הרוחב. כאשר יש תופעה מהסוג הזה, למשל חיסוני הקורונה, אז מי שלוקח אחריות על החיסונים זה לא חברות הביטוח. אם זה היה חברות הביטוח שלוקחים אחריות על דברים שהמדינה צריכה לקחת אחריות, אז הייתה לנו בעיה כי חברות הביטוח לא היו עומדות בזה או שהיו דורשות פרמיות שהמבוטחים לא היו יכולים לעמוד בפרמיה, אז צריך להבין, יש פה עסק כלכלי מצד אחד, שצריך לחיות, ויש פה איומים שהמדינה צריכה לבוא ולהתייחס לאיומים האלה ולראות מה המדינה לוקחת על עצמה.

עד שהמדינה תתייחס לאיומים האלה, אותו אחד לא יהיה מבוטח ובינתיים יפסיד את הכסף שלו.

אני אומר שיש תופעות מסוימות או אירועים מסוימים שהם אירועים שמוחרגים מהביטוח הפרטי, אחרת אם הם יוכנסו לתוך הביטוח הפרטי - - - מה הפתרון? תן את הפתרון לפרוטקשן. מה הפתרון לאדם שסובל מפרוטשן וחברות הביטוח לא רוצים לבטח אותו? אז אני שואל אותך מה הפתרון לזה שמישהו נפגע מחיסון? מה הפתרון לזה שמישהו נפגע מטיל? אף אחד לא מצפה שמישהו שנפגע מטיל, חברת ביטוח פרטית - - - זה לא אותו דבר. פגיעה מטיל, יש פגיעה ישירה ויש אחריות למדינה, מס רכוש וכל הדברים האלה. פשיעה חקלאית, פרוטשקן זה משהו שגנבו לי את הטרקטור פעם אחת,

אתה לא רוצה לבטח אותו?

זו בדיוק השאלה, איפה הדברים - - - אבל אנחנו לא שואלים שאלה כללית, אנחנו שואלים שאלה קולקטיבית. יש פה כמה אמירות מעניינות של משה ברקת. הוא מציע גם למדינה כמה הצעות טובות.

אני מסכים איתך בנושא שתהיה חברת ביטוח ממשלתית שבמקרים כאלה היא תיכנס. כמו שאתה אומר על החיסונים, אין בעיה. אתה אומר גם על זה, אין בעיה, אבל כרגע לא קם. אותו בעל עסק מפסיד. צריך למצוא לו את הפתרון. אני חושב שכל חברי הוועדה יסכימו איתי שאנחנו מבקשים מכם לבחון את הסוגיה הזאת ולנסות לראות איזה פתרונות אתם יכולים להציע ואיזה פתרונות אתם חושבים שמישהו אחר צריך להציע כדי לפתור את הסוגיות האלה. אני מבין שלא הכול צריך ליפול על חברות הביטוח. זה לא נכון כי באמת יש פה ניהול סיכונים, וניהול סיכונים צריך להיות בגדר הסביר, וכן, המדינה פה צריכה לתת פתרון ללא ספק מבחינת האכיפה, אבל גם אי אפשר לזרוק את העסקים האלה שגם ככה סובלים וגם ככה מאוימים, גם ללא איזשהו ביטחון כלכלי. אני רוצה לסכם את הדיון הזה. קודם כל תודה רבה שבאת. סקירה מאוד מעניינית וככל שהתקדמו עם הסקירה, ראינו שיש יותר ויותר נושאים שעליהם אנחנו צריכים לדבר וכנראה שנמשיך. גם פנסיה וגם קרנות למיניהן וגם באמת אפיקי השקעה שצריך לפתח פה. אם אני רוצה לסמן כמה דברים שאני רשמתי לעצמי, אז קודם כל אמרת מאוד נכון, שאותם גופים מוסדיים חייבים להיות מנוף לצמיחת המשק, ומנית פה כמה דברים שחשוב להתייחס אליהם: אחד, שהמדינה או אנחנו כשוק לא נותנים מספיק היצע או לא מייצרים מספיק היצע לאותם משקיעים שהיו יכולים ורוצים להשקיע את הכסף כאן במדינה, וזה באמת לפתחינו גם של הכנסת וגם של הממשלה לראות איך אנחנו משיקים יותר פרויקטים תשתיתיים שבהם המוסדיים יוכלו להיכנס. כמובן הורדת הרגולציה ובניית תמריצים להשקעה בישראל, זה אחד האתגרים המשמעותיים שעומדים בפנינו, וכל מה שקשור לעולם הפנסיה ועולם הביטוח, אין ספק שצריך להמשיך ולפעול כמו שאתם עושים בנושא של השקיפות והאחידות וגם יצירת תחרותיות וכמובן תוך כדי ניהול סיכונים ולא לפרוץ את זה ליותר מדי. ראינו את המגמה היפה הזאת של הורדה של דמי ניהול, אז צריך להמשיך אותה. אני הייתי מציע לקבוע יעדים איך אפשר להגיע כדי שנוכל אחר כך למדוד את עצמנו ולמדוד אתכם ולבוא ולהגיד,

הצלחנו או לא הצלחנו. בסך הכול אני חייב להגיד, אחרי כל הסקירות ששמענו כאן, אנחנו רואים כאן הרבה מאוד רשויות והרבה מאוד גופים במדינה גם בכלכלה, גם הסקטור העסקי והפרטי, שזה בעצם הכול כלים שלובים. אנחנו חייבים לראות איך אנחנו משתפים פעולה, כי האתגר שעומד בפני כולנו זה איך אנחנו יוצאים מחוזקים מהמשבר הפיסקאלי שאנחנו נמצאים בו ואיך אנחנו מבטאים את כל אותם התמריצים ואת כל אותם מנועי הצמיחה בתוך חוק ההסדרים הקרוב. תודה רבה לך. אנחנו נמשיך כאן בדיונים. נדבר גם על הפנסיה וגם על הביטוח וגם על המוסדיים. נדבר על כולם ולראות איך אנחנו נשתף פעולה וגם כמובן נושא של הפנסיה שיעלה פה לדיון במסגרת חוק ההסדרים. בהחלט יהיו פה הרבה מאוד דיונים חשובים. כמובן אני מדבר על גיל הפרישה. תודה רבה, אנחנו בעוד חמש דקות נקיים דיון מחדש על חוק תכנון משק החלב. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.